אנחנו פותחים את ישיבת הוועדה נושא חדש לחלוטין.

מצד שני, אני לא יכול להעלות טענת נושא חדש כי עוד לא עשינו